על סדר-היום: הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד בפיקוח

(תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022. לפנינו הכרזת הממשלה שמאריכה את תוקף השימוש

וזאת בהינתן העובדה שאנחנו עדיין תחת ההגדרה של מצב חירום. הנה עוד סיבה טובה למה הממשלה צריכה לעבור בקרוב מאוד למצב בריאותי מיוחד, אז נוכל להאריך לכם את ההכרזות